התושבים, פעם היינו אומרים תושבי הדרום, היום זה כבר

לא מדויק, עם כל התושבים ששומעים את האזעקות ונמצאים במקלטים. אני רק מקווה שאנחנו כנבחרי הציבור נוכל לעשות את המינימום שמוטל עלינו, והוא להקים כמה שיותר מהר ממשלה יציבה וקואליציה על מנת לעמוד באתגרים שעומדים לפתחנו. חברי הכנסת, אנחנו נפתח בוודאי בנאומים בני דקה. לאחר מכן יש לנו כאן גם הודעות מן הממשלה. אני מפעיל את ההצבעה על מנת שחברי הכנסת המעוניינים בכך יוכלו להירשם לנאומים. בבקשה, ההרשמה החלה. יש בטח עומס על המערכת. חבר הכנסת צבי האוזר, תפתח בבקשה היום את הנאומים עד שמביאים לי פה את הרשימה. לא, לא, הנאומים בבקשה מן הצד, אדוני. אני מתנצל, אדוני היושב-ראש. טוב שהייתי ערני. לא, רק רציתי לבדוק אם, אם זה מגיע לגובה שלך? אז התשובה: לא.

אפילו הקהל עוזב. בבקשה, אדוני, עד דקה לרשותך. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, החל מהבוקר למעלה משני מיליון אזרחים ישראלים נמצאים תחת אש, המשק הישראלי מקו תל אביב דרומה הלכה למעשה משותק, למעלה ממיליון תלמידים נשארו בבתיהם, העבודה הופסקה במקומות רבים. מדינה במקלטים. עד כמה שזה אולי יישמע מדהים, זה המחיר שמשלמת ישראל עבור חיסולו של פעיל טרור בעזה. המציאות הזאת, שאירוע טקטי,

אירוע טקטי, משתק מדינה, מדינה שלמה, מעידה יותר מכול שתמה תקופה. אדוני היושב-ראש, אין עוד תוחלת לאסטרטגיית הסבבים בעזה כאשר השטח האורבני הישראלי הפך לשדה הקרב העיקרי, כאשר אזרחים הם-הם מטרות האש של האויב, כאשר מדינה שלמה משותקת אחרי כל פעולה יזומה של צה"ל. אני קורא לממשלה ולקבינט להכריע כי היעד האסטרטגי של ישראל הוא פירוז עזה מרקטות, פירוז שלאחריו אפשר יהיה לגשת למלאכת שיקומה של עזה. אין תוחלת לפעולה שבקצה, שבסופה המתנה לסבב הבא. זה ההישג הנדרש, ובזה תיבחן הממשלה. ומכאן כולנו מאחלים, מחזקים את ידיהם של צה"ל,

של הממשלה ושל כל האזרחים שנמצאים במקלטים או בחדרים מוגנים.

תודה, חבר הכנסת האוזר. חבר הכנסת יזהר שי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, חיבוק לכל תושבי עוטף ישראל וכל התושבים האחרים באשר הם שהושפעו ומושפעים וסדר-יומם שובש, וכמובן לנפגעים וכל מי שהושפע לרעה ממה שקורה היום בעקבות חיסולו של המנוול בעזה. ברכות לכוחות הביטחון באשר הם, מי שפעל ומי שממשיך לפעול.

הגעתי לפה מפגישה שהעתיקה את מקומה מתל אביב להרצליה, וזו פגישה של כמה מבכירי ההייטק הישראלי עם דמות מאוד בכירה בהייטק העולמי, מנהל בכיר באחת החברות הגדולות בעולם.

כי בדיוק השבוע הוא נמצא בישראל, והוא זכה לראות מה שאנחנו זוכים להרגיש פה מדי פעם. הפגישה הזאת התקיימה למרות הכול, ובמשך שעתיים אנחנו דיברנו על מגמות בעולם מחשוב הענן, מה צריך לעשות עם אינטליגנציה מלאכותית ואיך מדינת ישראל יכולה לעודד חברות ענק כדוגמת החברה של האדון הזה לעשות עוד עסקים בישראל. ואז חשבתי בדרכי לכאן, אדוני, שאני היום רוצה להיות סקטוריאלי ולהצדיע לכל אותם עובדי הייטק וחדשנות, שבמשך עשרות שנים גם אני הייתי חלק מהם, שממשיכים שוב ושוב, למרות הכול, למרות המלחמות והאינתיפאדות והפיגועים ועזה והמטחים והסבבים והמבצעים למיניהם, לייצג נאמנה את החדשנות ואת הכלכלה ואת מדינת ישראל. עכשיו, בעודנו יושבים כאן, מדברים אנשי הייטק עם לקוחות בחו"ל, עם שותפים עסקיים, עם אנשים שרוצים לבוא לפה, והם מדברים איתם גם מדרום הארץ וגם מאזורי המקלטים והממ"דים ומכל מקום אחר. אז מכאן, מכנסת ישראל, חיבוק גדול לכולכם, אנשי ההייטק, אנשי החדשנות הישראלית, כל מי מכם שעוסקים יום ולילה בלייצג את מדינת ישראל במלחמה לא פחות חשובה, מלחמה על הכלכלה שלנו, על החוסן הלאומי שלנו ועל התדמית שלנו.

תודה, חבר הכנסת יזהר שי. חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת יועז הנדל. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לחזק את ידיהם של לוחמי צה"ל, קציניו, הרמטכ"ל, שירות הביטחון הכללי. בימים אלה אין מקום לאמירות פוליטיות כאלה או אחרות. כולנו עם אחד, כולנו מאוחדים מאחורי צה"ל,

גם מאחורי הממשלה, בקבלת ההחלטה לחסל רב-מרצחים שבאמתחתו פעולות טרור נוספות והוא הוגדר על ידי המערכת כפצצה מתקתקת. ידע כל טרוריסט כי ידם הארוכה של צה"ל וזרועות הביטחון תשיג אותו בכל מקום ומקום. חיזוק וחיבוק ענק לתושבי העוטף, תושבי אשקלון,

אופקים, באר שבע, בואכה תל אביב. מה לעשות, חצי מדינה נמצאת תחת איום. אנחנו כולנו מאוחדים מאחורי צבא ההגנה לישראל במהלך הזה.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת יועז הנדל,

חבר הכנסת גדי יברקן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נשמעו טענות ביממה האחרונה על קשר בין פוליטיקה לבין תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לסיכול הממוקד ולמבצע הצבאי שאולי אנחנו בפתחו. אני רוצה להגיד לכם דווקא מהזווית של מפלגת כחול לבן, ויש כאן רבים מחבריי שנוכחים, ואני שמח בכך: אנחנו מפלגה ממלכתית, ציונית, לאומית, ובעת כזו אני חושב שהאמירה שלנו היא חשובה ומשמעותית: הגיבוי המוחלט שאנחנו מעניקים לממשלת ישראל הזמנית, לצה"ל, למערכת הביטחון, לאזרחי ישראל, שולחים את החיבוק ואת החיזוק. במשך השנתיים האחרונות יורים על תושבי הדרום שוב ושוב. אני רק אתמול עמדתי כאן ודיברתי על השקט, נבואה שלא הגשימה את עצמה. יורים עליהם שוב ושוב ללא מענה הולם, והינה עכשיו אני חושב שהתגובה הגיעה בזמן ובמועד המתאים, מתוך מחשבה. ואנחנו מכאן שולחים גיבוי מלא ואנחנו אומרים בקול גדול שאין ברירה אלא להגיב בצורה חזקה, ואין ברירה אלא לעצור את המציאות הזו שבה תושבינו נמצאים תחת איום רקטי מתמיד, ובוודאי את המציאות שבה חצי ממדינת ישראל משותק בגלל סיכול ממוקד של פעיל בינוני בג'יהאד האסלאמי. אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה להזכיר לכם, חבריי, שדווקא ברגעים כאלה, רגעים של מלחמה, ואני זוכר את צוק איתן וגם את עופרת יצוקה, דווקא ברגעים קשים עם ישראל היפה מתגלה, ואפשר לראות את האזרחים הישראלים שעומדים בצמתים, אני יכול לפחות להיזכר בצוק איתן, ומחלקים קפה לחיילים, ואת המשפחות השלמות שמגיעות, ואני מקווה שלא נגיע למצב הזה, לבקר כשיש פצועים ונפגעים, ואת ההתגייסות הכללית. ואני חושב שזה מסר לכולנו, להיות מאוחדים לא רק בימי מלחמה אלא גם בעיתות שלום, ולעשות הכול, כי זה צו השעה, מה שעם ישראל מבקש מאיתנו, זה לשמור אותנו, לא את נבחרי הציבור, אלא את העם הזה ביחד, ולדעת שלא תמו הייסורים והאתגרים שלנו, וזו המשימה שלנו כשליחי ציבור, זו האחריות שלנו ועלינו לממש אותה.

תודה, חבר הכנסת הנדל. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת משה אבוטבול. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה להביע את כל תמיכתי והערכתי לכוחות הביטחון ואת תמיכתנו המלאה בממשלת ישראל על ההתנהלות במה שקרה בדרום. אני חושב שהביטחון שלנו הוא מחוץ לפוליטיקה, כפי שכבר אמרו כולם. העניין הזה הוא בכלל לא נושא לדיון. כוחות הביטחון, לא רק במקרים כאלה שאנחנו זוכים לראות בתקשורת, בחשיפה, עושים עבודת קודש תוך סיכון נפשות, תוך כדי שהם מסכנים את חייהם למען אזרחי מדינת ישראל. לאותם לוחמים וחיילים אני רוצה להגיד תודה רבה. בנוסף לכך, אדוני יושב-ראש הכנסת, לפני כמה חודשים העליתי פה, ממש במקום הזה, בסבב הראשון שהיה במאי, שכל הדרום הוא עוטף עזה. יש עשרות אלפי תושבים שאין להם לא מקלט ולא מיגוניות כדי שיינצלו מכל ירי שיש. כדי שזה יקרה, הצלחנו איכשהו באשקלון, מתוך 400 מיגוניות שצריכים, הצלחנו לפזר 40 מיגוניות בשכונות הוותיקות, וכך אולי אנשים ניצלים. העניין הזה חייב להיות בעדיפות עליונה של מערכת הביטחון ושל הרשויות המקומיות. זה באמת נטול פוליטיקה, זה חיי אדם. רובם הגדול של האנשים האלה הם אימהות חד-הוריות,

או משכונות ותיקות שמנסים לעשות אצלם פינוי-בינוי, תמ"א 38, ואין להם אפילו איפה לחסות. לכן אני מבקש, אשקלון צריכה להיות כבר מזמן כלולה בעוטף עזה. זאת עיר גדולה מאוד שהיא בסכנה בכל סבב כזה ואחר. אשקלון צריכה להיכנס, ואני שמעתי עכשיו את שר הפנים הרב אריה דרעי שאומר שאשקלון תיכנס, כעוטף עזה, כדי שתוכל לקבל סיוע כלכלי. לכן זאת ברכה נעימה לאוזן, ואני מקווה שהיא גם תתבצע ולא רק בזמן סבבי מלחמה.

תודה, חבר הכנסת גדי יברקן. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, אדוני.

אנחנו רוצים לשלוח ברכת הצלחה לראש ממשלתנו מר בנימין נתניהו, שאמור לקבל החלטות מאוד מאוד חשובות, עם הרבה אחריות ואומץ, בתקופה הזאת, וכן גם לשר הביטחון החדש נפתלי בנט ולסגנו מר דיכטר. לכל כוחות הביטחון, רוצים לאחל להם המון הצלחה. אנחנו נמצאים במצב שחייבים לברך אותם וגם את התושבים היקרים שנמצאים שם באותם מקומות. כולנו רוצים,

לאחל להם המון ברכה והצלחה. כמובן, אנחנו נושאים תפילה. אני יודע שכעת, ממש ברגעים אלו, מאות בחורי ישיבה בישיבת אור החיים של הגאון הרב ראובן אלבז יושבים ומתפללים להצלחת המבצעים, וכל הדברים האלה מתוך אחריות לאומית לכלל חיילי צבא ההגנה לישראל. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לשר הפנים,

הגליל והנגב הרב אריה דרעי, שדווקא כעת מסתובב גם באשקלון וגם בשדרות, גם לחזק את הרשויות שם וגם לעשות הכול שיהיה להן טוב. האמת היא שהנושא המרכזי שרציתי לומר עליו כמה מילים, קראתי הבוקר את הנקודה בעיתון יתד נאמן: התרעות חמורות, חשש לפיגוע נגד מטרות יהודיות בהודו. אבטחה מוגברת נוכח חשד כי ארגוני הטרור ינסו לבצע פיגועי חטיפה. ודווקא בגלל כל החשדות שיש שם, זרועות המודיעין של הודו עדכנו אתמול שיש ארגוני טרור במדינה ששייכים לג'יהאד העולמי ומתכוננים לפגוע במוסדות יהודיים, בבתי כנסת שם. אז זאת ההזדמנות לבקש גם ממשרד החוץ וגם ממשרד התפוצות לשים עין יותר, לראות מה קורה שם, ואולי גם לעשות פעולות נדרשות בנושא. לסיום, דווקא לאחיי ורעיי, זו ההזדמנות לקרוא לממשלת אחדות, דווקא במצב הזה. אנחנו יודעים שב-1 ביוני 67' ראש הממשלה אשכול, ראש הממשלה דאז, צירף

לממשלת אחדות שבאמת נתנה את אותותיה ופעלה למען עם ישראל. אולי זה המקום, דווקא עכשיו, בגלל כל הלחץ הביטחוני הזה, לשלב ידיים ולהקים ממשלה רחבה בראשות ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.

תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. עד כאן נאומים בני דקה. אני מתכבד להזמין את השר דוד אמסלם למסור הודעה בשם הממשלה בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, תשס"א 2001. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי ראש הממשלה הפסיק לכהן ביום

בנובמבר 2019 בשעה 11:00 בתפקיד שר הביטחון, וזאת בחלוף 48 שעות מהמועד שבו נמסר למזכיר הממשלה על ידי ראש הממשלה דבר התפטרותו מתפקיד שר הביטחון. ראש הממשלה ימשיך לכהן גם בתפקידי שר הבריאות, שר התפוצות וממלא מקום שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בנוסף לתפקידו כראש הממשלה. אז כל הממשלה התפטרה? זה כאילו הודעת שכל הממשלה התפטרה עכשיו. זה מה שהבנת?

זה כמה שרים.

אני לא רוצה להטריד את החברים שלך, אז אחרי זה אני אתן לך הבהרה אישית.

לפיכך, בהתאם לסעיף 9(א)(8) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע לכנסת כי כהונתו של סגן השר במשרד הביטחון, חבר הכנסת אבי דיכטר, נפסקת ביום 12 בנובמבר 2019 בשעה 11:00, במועד שבו נפסקה כהונתו של ראש הממשלה כשר הביטחון, וזאת בהתאם לסעיף 26(2) לחוק-יסוד: הממשלה.

אני מתכבד להודיע לכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(10) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 30(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את חבר הכנסת נפתלי בנט לתפקיד שר הביטחון. כמו כן, אני מתכבד להודיע לכנסת, כי בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה, החליט שר הביטחון, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור הממשלה, למנות את חבר הכנסת אבי דיכטר לתפקיד סגן שר במשרד הביטחון.

תודה לשר דוד אמסלם. מנוחתו של אבי דיכטר הייתה קצרה מאוד בין שני התפקידים. זה נכון, אבל בהזדמנות הזאת אני רוצה לאחל להם הצלחה גדולה בתפקיד. ההצלחה שלהם היא כמובן הצלחה של עם ישראל. מעולם הביטוי הזה, "הצלחתכם, הצלחתנו", לא היה מוצלח יותר ונכון יותר. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, ט"ו בחשוון התש"ף, 13 בנובמבר 2019, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.